בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים עם הנושא של אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46. חבר הכנסת מיקי לוי תרם לעניין הזה הרבה. על פי החוק מגיע לאנשים ההטבה הזאת, אי אפשר סתם לעכב את זה רק בגלל הפרוצדורה שאני אדבר עליה אחרי ההצעה לסדר שלך. אני רוצה קודם לסיים את העניין הזה ואת השינויים בתקציב. השינויים בתקציב - הכוונה למשרד הפנים. ארז, בקשה. אני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים שלוש רשימות: שתי רשימות לעניין סעיף 46 - מיד אני אקריא את הסימן שלהן - ועוד רשימה אחת לעניין סעיף 61. הרשימה של סעיף 61, שמספרה 13-346-19, מובאת לאישורכם לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. רשימה נוספת בעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, סימנה: 13-318-19. הרשימה השנייה של אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, סימנה: 13-344-19. שתי הרשימות האלו מובאות גם הן לאישורכם על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אני רואה שם שאחת לא אישרה ועדת ההסכמות. אחת של יהודה ושומרון. עמותה 11 ברשימה הראשונה. ועדת ההסכמות לא אישרה את זה. במה שוועדת ההסכמות לא מאשרת אנחנו לא יכולים לדון. אתם מדברים על סעיף מספר 11 - קרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות, שאת זה ועדת ההסכמות לא אישרה מטעמיה שלה.

ברגע שתהיה ועדה רגילה, ועדה זמנית, כל ועדה שהיא, היא תדון בזה. אני לא יכול לדון במה שוועדת ההסכמות לא מסכימה.

אחרת הייתי מביא עוד כמה דברים לדיון. לצערי הרב הם לא אישרו, לכן אני לא יכול להביא אותם. את סעיף 11 ברשימה מספר 13-318-19 אתם לא מאשרים. אנחנו דוחים את זה. זה לא שאנחנו לא מאשרים, זה לא עולה לדיון. שלא תהיה פה איזו אמירה כאילו אנחנו מתנגדים.

תביא אותה ברשימה הבאה שתגיע לכנסת הבאה. אני מבקש מהוועדה לאשר את מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, למעט סעיף 11 ברשימה מספר 13-318-19. לא היה לי זמן, לא בדקתי כמו שאני בודק לעומק, הפעם אני סומך עליך. חשבתי שצריך להגיד, גם נלחמתי בכמה מפלגות כדי להגיד - יש כאן דברים דחופים של ניצולי שואה. גם נושאי יהדות הם דברים דחופים.

הפעם אני סומך עליך. ארז, אני מזהיר אותך. הכל בסדר. ראית שאף פעם לא אכזבתי אותך. ארז, ככל הנראה תיפגשו פה גם בכנסת הבאה. לא תהיה ברירה כנראה.

ניפגש.

מי בעד אישור מוסדות ציבור כפי שארז הקריא, למעט סעיף 11? מי בעד הבקשה, מי נגד, מי נמנע?

הבקשה אושרה.

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 שמספרה: 13-344-19. מי בעד אישור מוסדות ציבור, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד,

המוסדות אושרו. אישור מוסדות ציבור לעניין 61 לחוק מיסוי

מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר.

ארז, אני מודה לכם על העבודה שעשיתם.

בסוף הכל בסדר.

תודה רבה.